בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט.

שאנחנו כבר לקראת הסוף. אולי שתי ישיבות, כדי שנוכל